אני פותח את הישיבה. הנושא היום זה המשך ישיבה קודמת על מצב החקלאות בישראל והתכניות ליבוא פירות וירקות שזה חלק מהדיון היום. לפני שאני מתחיל אני קודם כל רוצה לברך את שוסטר על יום ההולדת שלו. אני מבין שזה היום. כן, תודה. אני לא אשאל אותך בן כמה אתה. 66 אביבים נהדרים. נולדתי עם הרבה גשם, היה יום מאוד גשום ומאז אנחנו בבוץ. איך שהוציאו אותך מהבטן אמרת מה מחיר המים. משהו כזה. זה היה לפני השפדן. תודה רבה. האמת שבנושא של המזון לא נשארו לנו הרבה ישיבות, חקלאות ואחר כך נשאר לנו עופות ועוד ישיבה-שתיים לאחר שאנחנו נסיים את זה, ואנחנו נסיים את זה מהר מאוד. דיברתי גם עם החברים מהאוצר, אנחנו נעשה ישיבה רק עם נציגי הממשלה ועם חברי כנסת על מנת לסרוק את הבעיות ולראות איך פותרים בעיה בעיה. בין שאר הדברים שכבר נפתרו, מה שנפתר נפתר, או שאני מצפה שיהיה הסכם בין החקלאים לאוצר כמה שיותר מהר, זה חלק מהפתרון של חלק מהבעיה. מה מתקדם בדבר הזה, האוצר? יש משהו? יש התקדמות? כחלק מאישור התקציב בממשלה הצלחנו להגיע להסכמות על חלק מהנושאים עם משרד החקלאות, גם על נושא תקציב משרד החקלאות וגם על רפורמות שיגיעו במסגרת חוק ההסדרים. ומה קורה עם החקלאים? מבחינת ההסכם עם החקלאים, היו פה הסכמות בחודש יולי בכנסת, אנחנו כמשרד האוצר היינו חלק להסכמות שאנחנו כמובן עומדים מאחוריהם וגם יש נכונות לשיח לאחר התקציב לבחון את

לא אחרי, אני צריך שזה ייסגר עכשיו. לא אחרי התקציב.

שיש תקציבים שהוקצו, הם יישמרו במסגרת התקציב לצורך הדבר הזה, לצורך התמיכות הישירות ואנחנו נקיים על זה שיח. בסעיף התמיכות הישירות מעולם לא הייתה הסכמה, בהסכם כתוב 700 ועוד 60 מיליון בעוד שהם לא מוכנים לתת יותר מ-150 מיליון בפתיחה מלאה. לא הייתה הסכמה, לא תהיה רפורמה במחיר הזה והם עובדים על כולנו בעיניים לצערי. כמה זמן ייקח לכם לשבת ולסיים את העניין, נציג החקלאים? אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה על הדיון ועל הזמן שאתה מקדיש לזה, תודה לסגן שר החקלאות משה ארבל ש - - - לא,

עזוב עכשיו את הנאומים. מתי אתם יושבים כדי לסיים את העניין הזה? חלק מהכול זה גם ההסכם איתכם, לא רק עם משרד החקלאות. הכול טוב ויפה, משרד החקלאות לא מייצג את החקלאים, הוא מייצג את המדינה. הוא דואג לחקלאים, אבל מייצג את המדינה. מתי אתם יושבים כדי לסיים את העניין הזה?

עברנו בסוף השבוע האחרון את נושא התקציב וסך הכול בנושא התקציב יש הסכמות, אבל הנחת העבודה שלנו, ואני אמרתי את זה בדיון הקודם, ההסכם והרפורמה בממשלה הקודמת על פי ההסכמים הקואליציוניים נמחקה. אז אם אני שומע את גל מתחיל להזכיר לי שב-4 ביולי 22' היה הסכם ועל הבסיס שלו הוא מתכוון לדבר איתנו אז הוא התבלבל, לא יהיה. כן יש התקדמות עם שר החקלאות ושר האוצר על שורה של נושאים, אדוני היושב ראש, ומה שצריך לעשות זה להחליט שצריך לשבת ולהמשיך להתקדם, אבל למחוק את ה-4 ביולי 22'. לא יודע ה-4 ביולי. התקציב השתנה מבחינת ההסכם? לא השתנה, אותו תקציב. אתם רוצים 760 מיליון, יש את ה-760 מיליון. אין את ה-760 מיליון. האוצר, יש או אין? זה שזה הולך בשלבים,

זה תלוי בהתקדמויות, אבל זה אתם צריכים לשבת איתם ולסיים את העניין הזה. התקציב הזה זה הפיצוי לחקלאים בגין היבוא? זה בעצם העיקר, נכון? ויש עוד דברים נוספים.

אנחנו לא רואים בזה כפיצוי, אנחנו רואים בזה תמיכה ישירה. תמיכה ישירה,

אני רואה בזה פיצוי. מבחינתנו אני אומר שבכל ההסכמות שהיו ביולי אנחנו עומדים מאחוריהן, אלה הסכומים שישוריינו. מכיוון שחלק גדול מהנושאים שצריכים לטפל ביוקר המחיה, זה גם קשור אליכם, להגיע איתכם להסכם, אז אני מציע שתשבו. מתי אתם יושבים על זה? זה אני לא יודע להתייחס. את מי לשאול? בסוף צריך לבחון את זה במשרד האוצר, מבחינתנו כרגע יש את הסכמות יולי, אם רוצים לחתום עליהן אנחנו מוכנים לחתום היום. עזוב הסכמות יולי, צריך לעדכן את הסכמות יולי. הם אומרים לך במפורש שהסכמות יולי לא רלוונטיות כי אתם הצעתם להם בפועל 150 מיליון. לא הצענו שום דבר בפועל,

היו פה חברי כנסת, היו פה נציגי החקלאים. נגמר נגמר נגמר 22' ביולי.

אתה לא היית, אני הייתי מהיום הראשון עד היום האחרון. ומה שאמר היושב ראש דוד ביטן זאת האמת ואין בילתה. לא היית? תגיד לא הייתי. מה שדוד אמר זאת האמת. יש שר חדש, יש סגן שר חדש. עם כל הכבוד להם - - - רגע, רגע, לאט לאט. אני מציע שנעשה כזה דבר, נעזור לכם קצת, נראה לי שאין ברירה, שבועיים ימים על מנת לסיים את ההסכם הזה זה אפשרי? מבחינתנו כן. מבחינתכם? אני לא יודע להגיד, אנחנו אפילו לא יודעים מה הדרישות. אז תשבו. אבל אתם לא יושבים. זה שאתה יושב עם משרד החקלאות זה יפה מאוד, אבל אם אתם לא תסגרו עם החקלאים את הפיצוי הישיר שאתם מציעים להם אז לא יהיה כלום. גם משרד החקלאות לא יכול, אלא אם כן אתם רוצים לעשות את זה בכוח. היושב ראש, אני ממש בעד שתוביל את זה, אני רואה את זה כפיילוט חשוב, ואז תוביל את ההידברות בתחום המשפט. אני מציע דבר כזה, דנינו ושוסטר, אתם תעזרו לחקלאים ולאוצר להגיע להסכם. אני מציע שתכנסו את החברים אצלכם. מי אצלכם קובע, אתה קובע באוצר או מישהו אחר מעליך? באוצר קובע שר האוצר. לא, בסדר, זה הבנו. תפסיקו לשחק, אני מכיר אתכם מספיק זמן שאתם גם קובעים. כפיר בטט. אז שכפיר בטט יבוא לישיבות האלה. מה התפקיד של כפיר בטט? סגן ראש אגף התקציבים וממונה על החקלאות. שגם יבוא. עד שבועיים ימים בוא נגמור הסכם ואז נוכל להתקדם ברפורמה של החקלאות, שזה לטובת התושבים מבחינת יוקר המחיה,

ויש לצרף לזה גם את אליה שהוא גם סגן בנושא תחום המים. בסדר, תתחילו קודם כל בזה ואחר כך תעברו למים. ברגע שתגמרו הסכם על העניינים האלה תעברו למים, זה חלק מההסכם. המים זה חלק מההסכם. מה שהם רוצים, לקחת את התקציבים שסימנו בהסכם וחצי מהם לשפוך על העלאת מחיר המים. אין שום בעיה. מי פה נציג העופות? הוא לא הגיע. אתם איתי, שוסטר? יש 300 מיליון שקל שהאוצר נתן, זה לא משפיע על יוקר המחיה, אבל זה משפיע על העופות, על החיים שלהם. 300 מיליון לצורך הכנת לולים, כדי שהלולים יהיו רחבים והתרנגולות יוכלו לטייל באחו ו-100 מיליון נוספים ניתנו למי שלא רוצה לגדל יותר עופות. תרנגולות, לא עופות. עוף זה אחרי ששוחטים את התרנגולת, נכון? עוף זה כשלא נעים להגיד לילד שזה היה פעם בעל חיים חי. יש 400 מיליון שלא חולקו, אני מבקש, כבר אתם יושבים אז תשבו גם על העניין הזה על מנת לסיים את העניין, ושתהיה בשורה לחקלאים, שגם קיבלו 400 מיליון וגם עוד 760 מיליון לצורך ה, הכול הולך לחקלאות, אז אנחנו עוברים את המיליארד שקל בעניין הזה כדי לשפר את מצב החקלאות במדינת ישראל וגם את מצב התרנגולות. שבועיים ימים, מספיק? אני אגיד לך למה שבועיים, כי יש לנו אחר כך חוק הסדרים ותקציב, עדיף לסיים את הכול לפני זה ושתהיה לנו בשורה לציבור בעניין הזה. אני ממש מודה לך על היוזמה, אצלנו ביחידה היו אומרים שדברים קשים עושים מיד ואת הבלתי אפשרי לוקח עוד קצת, לא הרבה יותר מזה. אחרי שסיימנו את זה, סגן השר, אתה רוצה להגיד משהו? כן. בוקר טוב לכולם. ראשית בשם השר אני

אני רוצה קודם כל להודות לך,

על הובלת הנושא הזה כי העניין של החקלאות בהכרח, לכל מי שלא מבין,

הפחתת והורדת יוקר המחיה, לכן אנחנו שם. השר שלנו, אבי דיכטר, הוא אדם שמאוד מאוד מאוד קשוב לכל הנושא הזה של החקלאים ואנחנו מקיימים דיונים רציפים על כל הענפים של החקלאות. גם בנושא של הצומח, גם בנושא של החי, עם כל דבר ודבר, ואנחנו עושים את הכול להסיר חסמים מצד אחד וגם לתת חיזוק וכוח לכל אותם החקלאים.

עם הצוות המקצועי, שתיכף גם יאמרו את דבריהם ויש לנו אמירה מאוד ברורה לאוצר, אמרנו את זה ולדעתי גם הגענו פחות או יותר לאותן מסקנות,